בוקר טוב לכולם, קודם כל אנחנו שמחים על המוסיקה, מי שלא יודע בווידאו פה, ועדת החינוך של הכנסת מתחילה כל בוקר במוסיקה, ולבקש מיהודית מה לשים זו פריבילגיה גדולה, אז הבוקר ברוח מרון פייב, אנחנו פתחנו בדיסק לאב שיהיה לנו בוקר טוב לכולם. שמי חבר הכנסת פרופ' יוסי שיין, אני יו"ר ועדת המשנה להשכלה גבוהה בכנסת, והייתי שנים רבות כמובן באקדמיה עד שבאתי לכנסת, יחד עם חברי כאן שיושב לשמאלכם, פרופסור אלון טל. אנחנו תיכף נציג את חברי הכנסת האחרים שמעורבים בנושא הגליל, והנושא שלנו הבוקר הוא באמת נושא האוניברסיטה בגליל, שזה נושא גדול, זה חלק מיום מערך גדול של יום הגליל, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שאנחנו פה מציינים את הגליל, ואנחנו רוצים לקדם את הגליל, והאוניברסיטה היא חלק חשוב אנחנו חושבים, במארג הזה של פיתוח הגליל, שאנחנו נשוחח עליו היום, על כל האפשרויות של פיתוח אוניברסיטה בגליל. ישנם איתנו הרבה אנשים שנמצאים כאן, וגם אנשים שנמצאים בזום, הפרויקט הזה כידוע לכם הוא פרויקט ארוך שנים, שכבר ב- 2005 התקבלה החלטת ממשלה לגבי אוניברסיטה בגליל, אבל הדברים זזים אתם יודעים לא תמיד מהר. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בממשלה הנוכחית נתנו לזה דחיפה, והשרה יפעת שאשא ביטון, כבר בתחילת כהונתה הורתה על הנושא הזה, ואנחנו מנסים לקדם אותו בכל המוסדות, והוקמה גם ועדה שבראשותו של חתן פרס נובל, פרופ' צ'חנובר,

הוחלף על ידי פרופסור גייגר, שגם הוא בעל שם גדול, מי שהיה ראש הקרן הלאומית למדע במשך 10 שנים, וחברים נוספים לרבות חברי היקר, פרופ' יוסי קלפטר חתן פרס ישראל, שגם היה נשיא אוניברסיטת תל אביב ועוד רבים וטובים. אבל הוועדה הזאת עובדת ובמקביל עובדים הרבה קולות כרגיל בתוך הדבר הזה, איך ליצור את האוניברסיטה הזאת, מה צריך להיות בה, איך זה יהיה, זה לא דבר פשוט, אנחנו נדון באספקטים האלה של אוניברסיטה בגליל. אני חושב שיש היום הסכמה רחבה בתוך מערך ההשכלה הגבוהה, וגם בתוך מקבלי החלטות, שהדבר הזה הגיע זמנו, ואני גם אומר שצריך לתת לוועדה הזאת לעבוד, כי הוועדה הזאת נמנית עם אנשים מקצועניים. יש שני אלמנטים חשובים שאני רוצה להזכיר ולהדגיש אותם הבוקר, וזה שני האלמנטים שצריכים להוביל אותנו בדיון הזה.

זה באמת כשעוסקים באקדמיה עוסקים במצוינות אקדמית במחקר ובהוראה, יש בגליל הרבה מכללות, יש הרבה מכוני מחקר וכן הלאה, זה דבר מרכזי שצריך להיות על מנת למצב אוניברסיטה, בצורה שיהיה לה באמת את המסה הקריטית, שלא תהפוך רק לשם, אנחנו מכירים כל מיני שמות של אוניברסיטאות, אבל זה שתהיה באמת בעלת איכות גבוהה מאוד. שתיים, אוניברסיטה בגליל היא בבחינת התפישה הלאומית שלנו, בבחינת כך שצריכה לשנות את המשחק, צריכה לשנות אתה משחק בגליל ובכלל, צריכה לתת תנופה עצומה, מבחינה קהילתית, מבחינה של עסקים, מבחינה של פיתוח הגליל, שהיא באמת חזון גדול של כל ממשלות ישראל, אני חושב לדורותיהם, אבל השאלה איך עושים את זה ואיך עושים את זה טוב. אז זה בעצם שני העוגנים עליהם אנחנו מתחילים לדבר, וחברת הכנסת בן משה, אני רוצה בבקשה שתציגי את עצמך שיזמת,

בוקר טוב, תודה אדוני היו"ר, חברת הכנסת יעל רון בן משה מכחול לבן, תושבת הגליל, יו"ר ראש הוועדה לפניות הציבור בכנסת וחברה בוועדת כספים. ראשית אני אודה ליו"ר הוועדה חברת הכנסת שרן השכל, שנעתרה לקיים את הדיון הזה, ואני מאוד שמחה על שיתוף הפעולה איתך ואיתה ואני מאוד שמחה שהיום את הדיון אתה מנהל, כמי שבאמת מגיע מהרקע האקדמי, מבין גם את חשיבות האקדמיה, גם חבר ות"ת לשעבר, מבין את התהליכים וקבלת ההחלטות. אני אגיד ברקע הדברים, אני ישבתי בשני ימי הגליל האחרונים שהיו בכנסת בצד הזה של השולחן, אני מכירה את התחושה של לבוא מהשטח, הייתי מנכ"לית בשלטון המקומי בגליל המערבי, של להתכונן לדיונים האלה, פעם אחר פעם לצאת בחמש בבוקר בבית, כדי להגיע לדיון ששוב קבעו אותו מוקדם מידי בירושלים, ובסוף, בסוף היום בדרך חזרה, לשאול בעצם מה השגנו. אני מאוד מאוד מתחברת לתחושות האלה שאני חוויתי אז, אני מקווה שהיום הנציגים היקרים שהגיעו מהגליל, ייצאו עם תחושות אחרות, זאת המטרה שלי ואני חושבת שגם חברי הוועדה האחרים והנוכחים בדיון, זו מטרתם, באמת להביא בשורות. עכשיו ברמה הרחבה יותר, מדינת ישראל בתוך 25 שנים, תמנה למעלה מ- 15 מיליון אזרחים. 15 מיליון.

15.2 לפי הנתונים, למעלה מ- 15 מיליון, זה כבר לא מדינה שיכולה לאפשר לעצמה לחשוב במושגים של מדינה קטנה, וכל אחד יחליט איפה הוא יגור וזה יהיה נחמד, כי זה פשוט יגרום לקריסה מוחלטת של המערכות, עד כדי פגיעה בחוסן הלאומי, וביכולת של מדינת ישראל להגן על עצמה, אני לא אכנס עכשיו לתורה כולה, אבל מצב שבו בעוד כ- 20 שנים, כ- 11 מיליון אזרחים יגורו במרכז הארץ, ועוד 1.5 מיליון יגורו בגליל, ו- 1.5 מיליון בנגב, יביא פשוט לקריסה מוחלטת של המערכות, גם במרכז הארץ וגם בגליל ובנגב. למעשה אנחנו נקבל על עצמנו אם לא נפעל היום, את תוכנית החלוקה משנת 1947, רק עם מספרי אוכלוסייה גדולים באלפי אחוזים, ולכן אנחנו כבר צריכים להתחיל להתכונן כבר מלפני עשר שנים, ואם לא מלפני עשר שנים אז טוב שהיום. אני מברכת את שרת החינוך שבמקור היא גם בת הצפון, על ההחלטה אולי אחת הראשונות שלה, להקים את הצוות שיבחן את הנושא של הקמת אוניברסיטה בגליל, אני חושבת שזו החלטה מאוד מאוד חשובה של השרה, ואני מקווה שנשמע ממנה במהלך היום הזה או בימים הקרובים, כי היא עוסקת בעצימות גבוהה בנושא הזה. בואי רק, אני רוצה שתי דקות לכל אחד, לא לתת סיכומים פה, כי אני גם ראית לקחתי את הזמן שלי דקה לא יותר, כי יש לנו המון אנשים וזה שעה דיון.

אני מקבלת את זה, רק כן ברקע הדברים בשנת 2005 ממשלת שרון - - - אני אמרתי כבר הודעתי, קראתי ב- 2005, ממשלת שרון קיבלה החלטה, לא הוצא לפועל.

אבל חלק ממנה כן הוצא לפועל, וזה הקמה של אוניברסיטת אריאל, צריך לשים גם את זה על השולחן. אני רוצה לומר, אין לזה שום קשר לנושא הזה, אנחנו לא רוצים כרגע להתחיל בוויכוח. להיפך, אני רוצה לחזק את האקדמיה ולהגיד, הפטנט שמקימים אוניברסיטה על חשבון המשאבים הקיימים, הוא לא פטנט טוב, צריך להגדיל את העוגה כולה, כדי לא לנגוס בחלקים, לא של אוניברסיטת תל אביב ולא של אוניברסיטת חיפה ולא של אוניברסיטאות אחרות, אני יודעת שזה מדאיג את ראשי האוניברסיטאות, ולכן אני אומרת לנו כחברי קואליציה, ולקראת דיוני התקציב, אנחנו צריכים לראות שהתקציב של כלל האקדמיה בישראל יגדל, כדי שהאוניברסיטה בגליל תקום על משאבים תוספתיים,

כפי שראוי לעשות במדינה שמעריכה אקדמיה ופיתוח כלכלי. אני מציע שנעבור, אנחנו לא התחלנו בדיון, רציתי שתציגו את עצמכם. אז משפט אחרון רק, ואני יותר לא אתבטא, אני משאירה לכם את זה, אני מבקשת אדוני היו"ר, שבסוף הישיבה הזאת, אנחנו ואנשי הגליל ידעו מה לוחות הזמנים, ואיך אנחנו מתכוונים לעקוב אחר הדבר הזה, שמתמשך באמת כבר הרבה יותר מידי זמן. אני רק אומר, אני לא רוצה להפריע פה יש הרבה אנשים שרוצים לדבר, החזון של הקמת אוניברסיטה בגליל הוא גדול, השאלה אם אפשר לתחום אותו בזמן, זה תמיד שאלה טובה,

זה לא מקום לוויכוח פה, יש ועדה שעובדת, אחד הדברים הכי חשובים שהוועדה יכולה לעבוד, ראינו כמה דברים היו עכשיו עם פרופ' צ'חנובר, נושאים משפטיים, והוא עזב וכן הלאה. דברים כאלה יכולים לפעמים לקחת המון,

זה כמו שאתה מתכנן בישראל תמ"א 38, ואתה 30 שנה מחכה שמישהו יהרוס לך את הבניין ויבנה חדש במקומו.

ולכן צריך לתת למערכת ההכרעות לעבוד, אנחנו נותנים לה תמיכה גבית לתוך הדבר הזה, השרה שאשא ביטון נתנה לזה דחיפה נוספת וזה חשוב, ואנחנו מקווים שזה ייצא לפועל.

אבל אנחנו גם מפקחים, כי אנחנו חברי כנסת, זה תפקידנו ואנחנו רוצים לדעת מה לוחות הזמנים לקבלת ההחלטות של הוועדה, לתקצוב של הנושא הזה, זה חלק מתפקידנו. אנחנו בהחלט רוצים לעשות את זה,

גם הוועדה הזאת שבדקתי אותה לפני שהגענו איך היא עובדת, עובדה שיו"ר הוועדה הקודמת יוסף צ'חנובר שהוא בעל שם עולמי

וכל מיני סיבות שאני לא רוצה כרגע להיכנס אליהם, אני רק אומר, לעיתים אנחנו פה נמצאים בשביל לתת דחיפה לכל הפרויקט הזה. חברת הכנסת מזרסקי בבקשה. בוקר טוב לכולם, מברכת על הדיון, טטיאנה מזרסקי מיש עתיד, תושבת גליל, לפני הכנסת כיהנתי כסגנית ומ"מ ראש העיר של עיריית כרמיאל, מכירה את בעיות והאתגרים ואת החוזקות של הגליל עצמו. יש לנו בגליל כבר כמה מכללות אקדמיות, שמאפשרות לקבל השכלה גבוהה, גם תארים, תואר ראשון, תואר של הנדסאים ותארים מתקדמים, לדעתי הקמת האוניברסיטה זה באמת מהלך היסטורי, משמעותי, ועוגן משמעותי לפיתוח הכלכלי של כל האזור, ובמהלך הזה כל המכללות האקדמיות אמורות להיות שותפות, ולא רק שותפות בעיניהם, לפעול גם בשיתוף פעולה עם התעשייה המקומית ומרכזי מחקר, כמו שיש לנו בגליל עליון, מרכז מיגל, ומכוני מחקר אחרים. אני אתן לכם דוגמא קטנה, כשאני הגעתי ארצה, והגעתי לבד בלי משפחה, צעירה, חיפשתי איפה אני אחיה, איפה אני רוצה לגור, איפה אני אקים את הבית הראשון שלי בארץ, אז חיפשתי קודם כל איפה אני רוצה ללמוד, ידעתי שהשכלה יהיה אור, שאני רוצה לקבל תואר ראשון, תואר שני, אז חיפשתי איפה אני רוצה ללמוד, ומצאתי את עצמי באוניברסיטת חיפה, ואז המגורים שלי גם הקמתי בית בקריות שזה בקרבה לחיפה. זו דוגמא רק שלי ואני מכירה לאורך שנים אני קולטת עולים חדשים, וגם ממליצה להם, ורואה שפשוט זה מאוד חשוב כדי לקבל החלטה איפה הם רוצים לחיות, שיהיו מקומות לחינוך והשכלה איכותיים. אם יש מוסד חינוכי ומוסד להשכלה גבוהה איכותיים, אנשים חזקים משפחות טובות, איכותיות עם פוטנציאל גבוה, ימקמו את עצמם באותם המקומות. אם אנחנו רוצים לפתח את הגליל ואנחנו יודעים שיהיו תושבים חזקים, אז כל האזור יהיה חזק, ואם אנחנו רוצים לקדם את הגליל, חייבים לקדם את הנושא של הקמת אוניברסיטה בגליל, שיהיה בהצלחה.

אז קודם כל באמת תודה רבה לך, וגם בעקבות הדברים הקודמים, יש לנו כבר בגליל מספר מכללות רבות, אנחנו נזכיר אותם כמובן אחר כך, שעושות עבודה, כחלק מהמכללות המתוקצבות בתוך המערך הזה. היה לי הכבוד לעמוד כנשיא מכללת הגליל המערבי בזמנו, וכמובן אנחנו רוצים לבנות את כל התשתית הזאת על מה שכבר קיים, ולנצל אותה ולהאדיר אותה ולהעלות אותה. מכיוון שאנחנו מדברים על אוניברסיטה בגליל, עד היום אם אתם שמים לב, כולם דיברו בארץ, יש את אוניברסיטת באר שבע, יש את אוניברסיטת חיפה, יש את אוניברסיטת תל אביב שימו לב, יש את האוניברסיטה העברית בירושלים, יש את אוניברסיטת אריאל, יש כמובן את הטכניון, יש את אוניברסיטת בר אילן שנמצאת ברמת גן, ולכן האוניברסיטאות מזוהות בדרך כלל עם ערים מסוימות. היות הגליל דבר רחב מאוד, ובהעדר בו עיר אחת גדולה, עצומה, יש לנו פה אתגר בתוך הדבר הזה, שגם היה קיים במדינות אחרות. כל מי שמכיר את מערכת ההשכלה הגבוהה בארה"ב למשל, לא ניכנס לדוגמא, כי נותנים אותה כי היא הדוגמא הטובה ביותר, יודע איך כל המכללות היו למעלה בצפון מזרח, בנו סביבם ושמה האליטות היו מגיעות, אנחנו לא רק בונים בית ספר לאליטות, אנחנו גם רוצים כמובן להרחיב את היריעה לאזור הגליל, ולכן יש פה הרבה נושאים שאפשר להעלות אותם, אין סוף נושאים כמעט מבחינת הארגון, כי החוכמה בהקמת אוניברסיטה, מארג כזה, כמובן תהיה תמיד במצוינות האקדמית שלה, להביא חוקרים, להביא מרצים, להביא אנשים שיוכלו באמת ליישב את הגליל, לבנות את הדבר הזה סביב באמת כוח אדם עצום. וכמו שאת אמרת בהתחלה, אם כוח האדם הזה מתרכז אך ורק במרכז או בערים הגדולות, אז אנחנו צריכים לדעת לעשות את זה, לכן פה האתגר הוא מאוד גדול, גם לוועדה הזאת, וגם למקבלי החלטות מבחינת הקצאת המשאבים, איזה מרכז מצוינות, יכול לשמש כחלק מתוך בניית המארג הגדול, כחלק מחשיבה של מרכזי מצוינות ומרכזי מחקר, אז כבר אני נותן לכם טיפ בתוך הדבר הזה, בחשיבה שנכנסת לזה. פרופסור טל בבקשה. אני רק מתנצלת, אני עוברת לחוץ ובטחון ואני אשוב.

אני מבקש לברך את חברתי לסיעה, יעל רון בן משה, על בעצם כל היום הזה. אנחנו מברכים אותה באמת, ובאמת תודה חברת הכנסת. אתמול אני וחבר הכנסת טור פז, במקרה דיברנו עם קבוצה של אסירים בשיקום, ואחד מהם שאל שאלה מעניינת, איך אפשר להתמודד עם בעיה של אוטומציה, ובעיה שבעצם הבינה המלכותית מחליפה את העובדים הפשוטים, אמרתי לו שיש רק פתרון אחד וזאת השכלה גבוהה. אבל איזו השכלה גבוהה, ופה אני חושב למה שאמרת אדוני היו"ר מצוינות, אני 15 שנה הייתי חבר סגל באוניברסיטת בן גוריון, ואי אפשר להגזים כשאנחנו מדברים על המשמעות של אוניברסיטת בן גוריון, כמנוף לשדרוג איכות החיים ואיכות האוכלוסייה בבאר שבע ובשדה בוקר, הדבר הזה היה חיוני, קשה לחשוב מה בעצם הייתה מציעה באר שבע בלי המנוע הזה. אני רוצה לומר שיש לזה תקדימים, ושאני הייתי פעמיים מרצה אורח בשבתון באוניברסיטת סטנפורד, כשהקים לילנד סטנפורד את האוניברסיטה הזו קראו לזה החווה כי זה היה באזור כפרי בלי עיר גדולה, אבל לימים צמחה פאלו אלטו ועכשיו עמק הסיליקון, כלומר זה בעצמו ייצור את הדבר הזה, ולכן לא הייתי מחפש את העיר האולטימטיבית. אנחנו יודעים למשל דרך אגב, שיש כבר הוראה ברמה מאוד גבוהה, אני רוצה להעלות על נס את מכללת תל חי, אני לא יודע אם יש נציג פה מהמכללה, אבל בתור אחד שעוסק באיכות סביבה הם שחקנים רציניים, יש מסטרנטים, דוקטורנטים שלמדו שמה וזה מקום מדהים, אבל אין להם את המשאבים, ולכן צריך לבוא בגדול. אני בין אלה שדחיתי כמעט בשאט נפש את החרם על אוניברסיטת אריאל, אין לי חרם על אף אחד מהאקדמיה, אבל אני כן לא מוכן לעבוד עם אנשים שלא ברמה גבוהה, ולכן אם נשכיל להביא את האנשים, יש לנו את המוחות, בריחת המוחות בארץ מישראל ידועה, יש פה הזדמנות באמת לקלוט הרבה מהמבריקים שלנו ומהמבריקות, אני מציע שניתן לדיון הזה להתקדם ולא רק דיון אחד. אני חושב שהרעיון של אוניברסיטה בגליל, שעומד לפני מקבלי ההחלטות, גם היה לפחות בחלק משיקוליה של שרת החינוך, במינוי המצוין של פרופסור יוסי מקורי, ליו"ר ות"ת לפני פחות משנה כבר כמה חודשים, שיוסי עצמו היה דיקנט בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב והפך להיות נשיא מכללת תל חי, ועוד רבים אנשים עושים את תל חי. אז כמובן כמו שאתה אומר, יש לנו בסיסים טובים, ועכשיו צריך לדעת לחזק אותם ויש גם מועדים בתוך המוסדות הלאומיים בתוך הדבר הזה. בבקשה חבר הכנסת טור פז. בוקר טוב, כדי לא לחזור על דברי קודמיי, אני אדבר בסטקטו, מאוד בנקודות. ראשית באמת כששואלים מהי החלטה אסטרטגית שיכולה לשנות את פני הגליל וצפון הארץ, אני חושב שאין כרגע שום החלטה, נגיד נמשיל אותה לנגב, למעבר צה"ל לנגב, אין החלטה בגליל שדומה להחלטה אסטרטגית כמו הקמת אוניברסיטה ולכן היא נכונה לגליל,

ברור שהקמת אוניברסיטה בגליל, צריכה להישען על התשתיות הקיימות, קרי המכללות, אבל יש להתעקש על המוסד האוניברסיטאי, אנחנו מבינים כולנו את ההבדלים, ויש פה גם השפעה של איכות אל מול כמות, אנחנו רוצים איכות אקדמית בצפון ויש לה על מה להישען.

גם בסיורים שלי במכללת כינרת, תל חי, צפת, אין ספק שאנחנו צריכים קמפוס מבוזר ולא ממוקד במקום אחד, כי זה אופיו של הגליל, אם אנחנו רוצים אוניברסיטה שתקדם את כל הגליל, את כל צפון הארץ, אנחנו צריכים להישען על להערכתי שלושה קמפוסים, מערב, מרכז ומזרח, ואני חושב שההחלטות האלה אדוני היו"ר, צריכות להיות על אף שלחלק מהאנשים שנמצאים היום בתוך ה-ות"ת מל"ג. הדברים האלה מאיימים, אנחנו יודעים למה, אנחנו צריכים להתעקש על תקצוב תוספתי, אנחנו צריכים להתעקש על כך שזו תהיה אוניברסיטה לכל דבר, וכאמור סנכרון עם המוסדות הקיימים, כלומר לקחת את הקמפוסים הקיימים, לשדרג אותם, להעלות את הרמה, יש הערכת מחיר, היא נראית לי מאוד סבירה, עברתי עליה, כמיליארד וחצי שקל, התפוקה היא 1:3, זה מאוד סביר, זה אפילו הערכה שמרנית, במונחים להשקעה של ממשלה, זו השקעה נכונה מאוד,

תודה רבה, גם אני אומר לחברי, חבר הכנסת טור פז, אין לי בכלל ספק ואני יודע את זה מכל הכיוונים, אנחנו יודעים גם, יש את שר האוצר אביגדור ליברמן, השר לנגב וגליל עודד פורר, עוסקים בכל הנושאים האלה, משקיעים המון בנושא הגליל והגולן, ואתה יודע שהממשלה הזאת השקיעה מיליארדים עכשיו בנושא פיתוח הגולן גם, ואנחנו דוחפים פרויקטים שמה, אין שום שאלה, זה לא שאלה של כסף ולא שאלה של ה-ות"ת, צריך גם לזכור, ה-ות"ת מחכה לתוצאות של הועדה שיושבת כרגע על המדוכה איך לארגן את הדבר הזה, צריך לבנות פה מוסד, ולבנות מוסד מכל מיני חשיבה, ולכן אני אומר, אני לא חושב שזו שאלה רק על תקציב, בדרך כלל אנחנו משקיעים המון מאמץ בדיון בשאלה תקציבית, כאילו רק הכסף מונע,

צריך לבנות דבר נכון, וכשבונים דבר נכון אז הוא כבר מניב פירות בצורה אחרת,

בוקר טוב לכולם, אני רוצה לחזור קצת אחורה לשנות ה-70 מהמאה הקודמת, אני מכפר בית ג'אן שלא מכיר לא אוניברסיטאות ולא מוסדות כאלה באותה תקופה, ואז נדדתי מבית ג'אן יחד עם שלושה חברים, לאוניברסיטה העברית, הגעתי לפה לא יודע אף אחד, לא יודע שפה כמו שצריך,

אני מביא את זה כדוגמא, שלוּ הייתה בגליל באותה תקופה אוניברסיטה או מכללות בכלל אז לא היינו מגיעים לא לירושלים ולא לאף מקום אחר, באותה תקופה היינו חמישה סטודנטים מבית ג'אן, כיום יש 650 סטודנטים מבית ג'אן שלומדים מספיר בדרום ועד תל חי בצפון. העיקר חברים, הגליל הוא אזור מאוד מאוד יפה, יש בו פסיפס מאוד יפה, יש בו ערבים, ויהודים,

נוצרים, מוסלמים,

האזור הזה מחולק לשניים, גליל עליון, גליל תחתון. אומנם יש מכללות ואני מכיר אותם, ובכינרת עשיתי קורס מנהלים ב- 1999-2000, מכיר את האזור, אבל נחוץ שכן יהיה אוניברסיטה ברמה אוניברסיטאית, שתיתן מענה, במקום שהסטודנטים שלנו ייסעו לבאר שבע, ייסעו למרכז, אז יהיה להם מקום בגליל, בעניין של 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה מגיע לאוניברסיטה. אני מסכים איתך חבר הכנסת טור פז, שצריך להיות שלושה קמפוסים, ואני מציע מכאן ומבקש מכאן, שאחד הקמפוסים יהיה בעיר מע'אר. קודם כל אנחנו נקבל פה המון הצעות על איפה שיהיו הקמפוסים, אני רק אומר, ההצעה הכי גדולה שלי היום, שנקבל הצעות אבל לתת לוועדה לעבוד, יש ועדת מומחים באיכות גבוהה מאוד, ובסוף היא צריכה להביא לנו מודלים. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה שהיות והעיר מע'אר היא נשארה כפר, הכריזו עליה כעיר אבל היא כפר, אם אנחנו לא מכניסים לתוכה מוסדות כמו קמפוס אוניברסיטאי, כמו בית חולים, לא רק לסכנין שלא יקום אני יודע, אבל אם אנחנו נשכיל להבין שגם באזור הזה יש את הכמות הגדולה של האוכלוסייה הלא יהודית, ויש להיטיב איתם, יש לבוא לקראתם, וכאן אני גם רוצה לקחת את הנושא של הדרוזים. הדרוזים במדינה הזאת לא קיבלו כלום, הם משרתים, הם נאמנים, ואנחנו שומעים את כל המילים היפות, הגיע הזמן שנהפוך את זה הלכה למעשה, שאנחנו נרגיש שיש לנו דברים שאנחנו שולטים בהם, שאנחנו חלק מהם ולא רק נגררים וחלק מהאחרים, אי אפשר. הגיעה הזמן שאנחנו נעשה חלוקה שונה, להתייחס אחד לשני שווה בשווה, ובאמת אני לא מתלוצץ כשאני אומר העיר מע'אר, אני אומר את זה ברצינות, יש שמה אדמה, יש את הכל, לא לעיר מע'אר עצמה, לא השאירו לה כלום, אבל יש לה אדמות שנמצאות, קיימות, שהיו למע'אר לפני זה, אז שמה אפשר להקים קמפוס יפה, נחמד, וייתן שירות לכל האזור, ואתה יודע מה, הגליל גם ימשוך גם הרבה אנשים מהמרכז ומהדרום, זה גם נקודה מאוד חשובה. אני גם רואה אנשים בתל חי שמגיעים מהדרום, קוסם להם המקום של רמת הגולן, אצבע הגליל, כל המקומות היפים האלה, ואני חושב שיש לעשות את זה כמה שיותר מהר, ובתקופה הזאת.

יש הרבה מודלים, ומודלים כמובן בתוך הדיונים האלה, והרבה אנשים עסקו בזה, ולכן אני אומר לא נעשה לזה צדק ב- 40, 30 דקות שיש לנו פה, כולל העבודה שנעשתה על ידי חברתי שהיום עומדת בראש בשער, פרופסור חגית מסר ירון, לגבי תפקידן של המכללות בתוך הדברים האלה, אנחנו לא הולכים פה להציע את המתווה, אנחנו באמת נותנים פה דחיפה לתוך הרעיון הזה, של אוניברסיטה בגליל, שמציינים את יום הגליל בכנסת, שמציינים את הגליל בכלל. ואני אומר שהדיון הזה של איך זה ייבנה, כמובן כבר יושבים על המדוכה הזאת כבר הרבה זמן, אז אני אומר אם יש למישהו פה משהו מרכזי שהוא רוצה להעלות בתוך הדיון, אנחנו נשמח. בבקשה כן.

חיים שולמן סמנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל, רשות עם כתובת שיושבת בגליל כל עובדיה בגליל, ואנחנו נמצאים שם. אני רוצה מה שנקרא להוסיף לדיון את הרכיב של רזולוציה מעשית, ברגע שתקום אוניברסיטה, במידה ומחלקת השיווק שלה תסגור את המחלקות שיווק במכללות, לא עשינו כלום, המודל צריך לעסוק אחד לאחד באייך הוא לא פוגע, כי לפעמים כשאנחנו באים לעשות דבר גדול, אנחנו מוחקים דברים קטנים, ושמסתכלים על הסך הכל עשינו נזק. הוועדה צריכה לעסוק במודל אחד לאחד, איך אנחנו מגיעים פה לרווח, לתוספת של מקומות עבודה, כי עם כל הרצון להתייעלות אנחנו יכולים לפגוע, וזה דבר מרכזי, אם לוקחים מחלקה או בסגל האקדמי, או בתקנים של סגל מנהלי, או בתקנים של סגל אקדמי, אנחנו מכירים את הדברים, ולפעמים כשאנחנו באים לעשות טוב אנחנו עושים רע. חשוב שהוועדה תשים את הסך הכל ותסתכל על העוגה כל הזמן, לראות שהיא לא חורגת, והיא לא עושה נזקים, ואני כמובן מצטרף לדברים שחברות הכנסת העלו פה, לנקודות החשובות באמת שעלו, דגש מיוחד על מה שיעל אמרה, בנושא של הדריסה, בנושא של אני רוצה שהבת שלי תישאר ותרכוש השכלה טובה שגם תספיק לה להתקדם באקדמיה מבלי להרגיש נחותה, והחיבור בעצם עם תארים מתקדמים יותר שאפילו עוד לא יהיו בשלב הראשון, הוא גם משהו שהוועדה צריכה לעסוק בו, כי בסופו של דבר אם אנחנו בתואר שני נשלח אז זה גם לא. כבר צריך לכוון נורא גבוה וליצור את ההמשכיות עבור הילדים, ובאמת להסתכל 50, ו- 60 שנה קדימה. טוב, עוד פעם אני רק אומר בהערה אחת, מהותן של האוניברסיטאות, יש לנו מכללות רבות בגליל, צריכות להכשיר כוח אדם, חלקן עוסקות גם במחקר וכן הלאה, תשתיות מחקריות גבוהות, מהותן באמת בתוך האזורים האלה, להקנות השכלה יסודית נקרא לזה ברמה האקדמית בדרך כלל B.A יש כאלה שכבר הולכים לכיוון של ה- M.A שזה קצת יותר מקצועי לצורך הדבר הזה. אוניברסיטאות בעצם טיבן הן מוסדות מחקר בראש מחקר בראש ובראשונה, בראש ובראשונה הן מוסדות מחקר, ולכן הנושא המחקרי, צריך להיות באמת משולב בכל המינוף המחקרי של הגלל עצמו. אם זה בסוגיות של הייטק, אם זה בסוגיות ביולוגיות, אם זה בסוגיות של מרכזי מחקר שנמצאים כבר היום מבחינה אקולוגית, כמו שיש מרכז מחקרי בוא נגיד בהחולה או כל מיני דברים כאלה. החשיבה היא באמת למצב את המחקר וההוראה שיוכלו לתת איזה משהו מלא, אתה דיברת פה בסוגייה שחלילה לא לפגוע במה שכבר קיים, כמובן יש הרבה דברים שקיימים ומצוינים בתוך הדבר הזה, והולכים ומתפתחים וגדלים באופן טבעי, לכן האתגר הגדול של הוועדה הזאת, זה לשלב את כל הכוחות האלה, ולראות איזה עוגה גדולה תהיה, שמכל מרכזי מצוינות הזאת, תבצבץ המצוינות הגדולה הזאת,

לכן אמרנו כבר בפתיחה, שזה שונה מהותית מאוניברסיטה שנמצאת בעיר, אפילו סטנפורד אין לה מרכזים, למרות שיש לה היום קמפוסים בחו"ל, שזה דבר אחר, אבל לכן זה אתגר לבנות את הדבר הזה בישראל. ברשותך חידוד קטן, אני ממש מדבר על העניין של תקנים, זאת אומרת היום המכללות מהוות מנוע צמחיה מרכזי, גם לקריית שמונה, וגם לכרמיאל וגם לערים. ברור, גם לתעשיות בכל המקום הזה, נכון.

והם מנועי צמיחה של כוח אדם, ברגע שמאחדים מחלקות במודל האוניברסיטה, המחלקות האלה יפגעו, אנחנו מכירים את זה, ואני מבקש מהוועדה לפקח על העניין הזה, ולראות שמספר התקנים נשאר ואפילו מוגדל כי זה המטרה. בסדר גמור, שלומי בן נון מנכ"ל המכללה האקדמית צפת ישנו פה? אנחנו ניתן לכולם פה רשות דיבור, מי הגברת? אני גילה. מאיפה? מהרשות לפיתוח הגליל, מנהלת תחום תיירות ותרבות.

אין לך? כרגע לא, תודה. בבקשה אדוני. יאיר זנדברג, יועץ מנכ"ל במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, אני רק אוסיף נושא חשוב מאוד למשרד שלנו כמשרד מתכלל, תחת השר הנוכחי עודד פורר, אנחנו בעצם שמנו את הגליל ואת הנגב בתפישה חדשה, כמרכזים עצמאיים, אנחנו רואים מה אוניברסיטה מחוללת בנגב, רואים את בן גוריון איך היא גורמת אפילו להגירה ממקומות, ברגע שיש אוניברסיטה אטרקטיבית וחזקה. ברור לכולנו שמדובר במנוע גם מנוע כלכלי, מנוע תעסוקתי, מנוע שמשאיר סטודנטים ומושך סטודנטים, ומשנה מציאות. אנחנו מחכים כמובן שה-ות"ת יסיים את עבודתו, והמשרד רתום לסיפור הזה, כמו שהוא רתום לתקציבים למכללות הקיימות ולתוכניות תומכות במכללות במיליוני שקלים. אני אגיד על עצמי, אני תושב טבריה, למדתי באוניברסיטת חיפה לימודי משפטים, כרגע סטודנט לתואר שני בטכניות בתכנון ערים, מבחינתי זה לא אוניברסיטאות שהם בתוך הגליל, זאת אומרת הם גרמו לי בזמנו לעבור לחיפה כדי ליצור לעצמי את הדבר הזה, ברגע שיהיה לנו מעבר לסיפור של איפה האוניברסיטה תמוקם וכמה היא תשפיע על המרחב, אני מעלה גם את הסיפור התחבורתי. לטבריה היום אין קו שמגיע מטבריה לטכניות ולחיפה, וזה משהו שצריך לחשוב עליו, על הסיפור של הקישוריות באותה מידה, אני בטוח שהמיקום יהיה במקום הנכון והמתאים, גם אם זה יהיה מחולק, אבל הסיפור של הקישוריות צריך לעלות על סדר היום, בנגב בונים את הדבר הזה, חושבים עליו, צריך גם לראות בגליל איך אנחנו יוצרים את הרשת הזאת כדי לחזק אותו כמרכז עצמאי. תודה רבה, כמובן יש פה הרבה נושאים של תשתיות כמו שאמרת, נושאים של תחבורה, בעיקר אם אנחנו עוסקים פה בקמפוסים שונים, גם מה שקורה בגולן כרגע. אין פה ספק לכן פה המארג הזה צריך להיות מתוכנן היטב, ואי אפשר לתכנן גם את הכל, כמו שאתה אומר, גם כשפתחו את המכללות והתחילו לזוז, ואנשים פרחו בתוך המכללות בצורות שונות ומשונות, ותפסו תאוצה, ותפסו גם הייתי אומר התמקדות בנושאים, ולכן בסדר, אי אפשר לתכנן הכל זה ברור. גם אני יכולה להוסיף שכרמיאל יכולה להיות מרכז מעולה ומקום מעולה להקמת האוניברסיטה, בקרבה לתחנת רכבת, ומרחב הליכה לאחד הקמפוסים של המכללה האקדמית בראודה. כן בהחלט, בראודה כמובן כמוסד מאוד מצוין. סוף סוף הוא נפרד מרשת אורט.

נפרד מרשת אורט, תהליך של אקדמניזציה כמו שקרה בהרבה מכללות, זה פשוט לקח זמן בתוך התהליכים האלה, שתהליכי האקדמניזציה היו בכל המובנים, גם בתהליכי אקדמניזציה של מכללות שעברו, חלקן עברו אותם בצורות כאלה שונות, לפעמים צריך לשים לב כי זה תהליכים לא פשוטים, אבל אמרנו כבר הכל כמעט פה ברמה הזאת, אנחנו רוצים שתהייה מסה קריטית אזרחית, שתבוא ותמנף את כל הגליל, ומתוך הדבר הזה כבר יצמח משהו בתוך המצוינות הזאת, כפי שקורה עם הדברים. חלק מהאוניברסיטאות נמצא איתנו פה נשיא מכללת הגליל המערבי אני רואה אותו בסוף השולחן, אז נשיא מכללת הגליל המערבי, שהיה לי העונג לעמוד כנשיאה לפני הרבה שנים, נמצאת באמת בעכו, נמצאת בעיר עכו, זאת אומרת יש לנו מקום עירוני, בראודה אנחנו מדברים, בצפת כבר יש בית ספר לרפואה שהוקם צריך לזכור, יש את מכללת כינרת, יש כמובן את תל חי, יש לנו את מכללת יזרעאל,

רבות, רבות מהמכללות שעושות חייל כרגע, וכל אחת מהן מנסה למצוא גם את המיצוב שלה. ואתם יודעים גם, מבחינת מוסד, ברגע שמוסד מתחיל לפרוח הוא חושב על המוסד עצמו, הוא קודם כל רוצה להעלות את עצמו, קשה לו לחשוב כרגע איך אני מעלה את עצמי מעבר לכולם, זה חלק מתחרות בתוך השוק, אז גם התחרות הזאת יצטרכו לנווט אותה לתוך מוסד אחד גדול, וזה לא פשוט בתוך העסק הזה. בקליפורניה כידוע לכם, יש דבר כזה שיש מדרג של מצוינות, שבסוף בסוף אוניברסיטת ברקלי היא האוניברסיטה המובילה, ויש את כל האוניברסיטאות האחרות שהן אוניברסיטאות מעולות בתוך העסק הזה, אבל ברקלי מקבלת את התקצוב של מדינת קליפורניה הרבה יותר ממה שהן מקבלות. אבא שלי בוגר UCLA, הוא לא היה אוהב את זה. אני יודע שהוא לא היה אוהב את זה, אבל עובדה ש- UCLA גם גדלה להיות כמובן אימפריה בפני עצמה, אבל המדרג של המדינה היה שראה את זה, שברקלי למעשה הייתה צריכה להיות היהלום שבכתר מבחינה מחקרית, מבחינת התקצוב. יש כל מיני מודלים, אני לא רוצה להרחיב בזה, חברי מרעי בבקשה, חבר הכנסת מרעי כן. קצר מאוד, כמו שאמרת יש הרבה מאוד מכללות בגליל, כל הצפון, וזה שצריכה להיות אוניברסיטה או שתיים בגליל, אני חושב שאין ספק, אבל צריך לקבל את ההחלטה ולקדם את זה. אני יודע ששרת החינוך, אני יודע שכל אנשי החינוך, גם החברים פה, גם חברי עלי שהוא בתוך נושא החינוך, כן רוצים לקדם את הנושא הזה, וציינת את המכללה מכללת הגליל המערבי לראות איך אנחנו מקדמים את זה. המכללות בנויות להיות אוניברסיטה, צריך לקבל את ההחלטה. לא היית בתחילת הדיון, עסקנו בזה, בסדר. אוקי, בבקשה שתי דקות כל אחד עכשיו, כן.

התאחדות הסטודנטים הארצית,

כל הכבוד על היום הזה ועל החשיבות, אנחנו בהתאחדות גם חלק מהוועדה שכבוד היו"ר הזכיר שעוסקת בנושא, ואנחנו משקיפים על מה שקורה שמה. הוועדה התחילה השבוע את התהליך שלה - - - ועדת גייגר אתה מדבר? כמובן, ולכן גם הסודיות וכאלה, אנחנו לא נתייחס לכל מיני מודלים, אבל מאוד חשוב לנו לראות שהסטודנטים מקבלים ביטוי בוועדה, באגודות, באיחודים לא איחודים, בכל מודל שלא יהיה, ואני חושב שהוצעו פה המון מודלים ודברים של חברי הכנסת, ושל אנשים יקרים מהצפון, חשוב שהוועדה בתוך מפקחת בכנסת, גם תשים לב שהדברים הולכים בלוחות זמנים שנקרים ושהדברים האלה בסוף יוצאים גם אל הפועל ולא נשארים רק בצוות המקצועי. תודה, כן. נתי רוזנצוויג, מנהל אגף פיתוח כלכלי באשכול בית הכרם, ואני פה כאיש כלכלה, כי אני באמת מאמין שהסיפור הזה של האוניברסיטה הוא מנוף כלכלי משמעותי. דובר פה קצת על התחרות בין המוסדות, אני חושב שאנחנו מדברים על קמפוסים נפרדים שאפשר לייצר להם אוניברסיטת גג, כל אחת מהמכללות האלה יש לה נושא התמחות משלה, ובהקשר הזה התחרות לא תהיה באמת על אותם משאבים או על אותם סטודנטים, וכל אחת מהמכללות יש לה את התחומים שלה. אני גם חושב בהיבט של מיקום האוניברסיטה, אני חושב שיש יתרון גדול לבראודה ולו רק בגלל הנגישות לרכבת. אני אומר רק מילה, באמת יש היום הרבה אקוסיסטם שמתפתחים סביב כל אחד מהמכללות, ואין ספק שחיזוק של כל אחת מהמכללות בתואר אוניברסיטאי יקדם גם את הכלכלה. יופי, תודה רבה. קוראים לי זיו ליבנה, אני סטודנט שנה ב' למדע המדינה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, גדלתי במצפה נטופה בגליל התחתון, ואני רוצה לברך את הוועדה. לא צריך לחזור לשנות ה-70', גם עכשיו אם אני רוצה ללמוד באוניברסיטה ואני מהגליל התחתון, אני צריך לנסוע הרבה זמן, אני לא יכול לגור אצל ההורים זה לחסוך שכר דירה, ואפשר לדבר על הרבה דברים, אבל מה שאני רוצה לדבר זה על עשייה ומצוינות חברתית. אני השתתפתי לפחות בשתיים או שלוש מסגרות של מנהיגות ודיפלומטיה ודברים כאלה, הכל בזכות האוניברסיטה והאימיילים ושזה מושך אנשים, אני בעצמי באתי לאירועים עם חברי כנסת, שמגיעים לשמוע סטודנטים, ולסטודנטים יש המון כוח, ואם יהיה אפשר להעביר את הכוח הזה של האוניברסיטאות לגליל זה יהיה מצוין, ואני שומע על המודלים, והוועדה והכל טוב, אז אני גם מברך על המודלים והוועדה, וגם אני ככה מעודד ודוחף גם לצאת מהמודלים ולהקים את זה בשטח, וכמה שיותר מהר, זה יכול לפתח את הגליל, תחבורה ציבורית. מהיישוב שלי, ממצפה נטופה יש אוטובוס אחד שנכנס, שלא מגיע בדיוק לאיזה מקום שעוזר, ובטוח שאם תהיה אוניברסיטה ויהיו סטודנטים, אז באמת המון תחומים יתפתחו ותהיה גם מצוינות ועשייה חברתית. תודה רבה. אני פרופסור לכלכלה, נסים בן דוד ונשיא המכללה האקדמית גליל מערבית שנמצאת בעכו, אני רוצה להזכיר כמה נקודות. אחת, בנפת עכו מרוכזת חלק מרכזי מהאוכלוסייה של הגליל, למעשה 650 אלף איש, מתוך 1.46 מיליון, 44% מהאוכלוסייה, בנפות אחרות שהן לא בעמק יזרעאל יש אוכלוסייה מאוד מאוד דלילה, אם רוצים לתת שירות לאוכלוסיית הגליל, ולפתח אוניברסיטה שתשרת את הגליל, אחת מהן צריכה לקום בעכו. אני טוען שצריכות לקום שתיים, אחת בעכו בוודאי, יש תשתית של 3,500 סטודנטים במכללת הגליל המערבי, יש תשתית קמפוס, ואני גם ראיתי את החישוב הכלכלי, אני לא יודע מי עשה אותו, החישוב שלי ושלנו, אנחנו מכון מחקר, עשרה כלכלנים, פרופסורים ודוקטורים, עשינו חישוב לגבי עלות האוניברסיטה וכמה זה יעלה, הגענו למספרים הרבה יותר נמוכים. לקחנו את התקצוב של חיפה, אוניברסיטה שמתוקצבת נמוך יחסית ושלנו, הפעלנו את המכפיל, את הפער פר סטודנט של התקצוב, והגענו ל- 200 מיליון שקלים בשיא, כשאנחנו ב- 7,200 סטודנטים כל אוניברסיטה לכל אוניברסיטה, 200 מיליון שקלים בשנה, הגידול בתוצר ובהכנסה, 6 מיליארד שקלים בתוך עשר שנים, מזה הממשלה תקטוף מיסים של 2 מיליארד. זאת אומרת שיש פה השקעה כלכלית מאוד כדאית. אנחנו מבינים, ואנחנו מברכים על הרעיון הזה, ונשיא מכללת הגליל המערבי חושב שזה מציאותי, אני רק אומר, אני לא רוצה לקבוע שום דבר כאן, כמובן הוועדה תשב, עכו כמובן קרובה לחיפה, בחיפה יש גם אוניברסיטה, יש דיונים האם הסמיכות הזאת היא גדולה, לא נכנס האם דרושה אוניברסיטה בעכו ובחיפה, זה שאלות שעולות על ידי אנשי חיפה. לכן אני אומר, פה צריך לחשוב מחוץ לקופסא כמו שאמרתם, כניצחון בתוך הרמה הזאת, וזו חשיבה שהיא גם חשיבה ברמה העסקית, כי אם אתה חושב שאתה בתחרות,

כולכם מכירים את המודל של סטארבקס שהקימו בתי קפה והקימו מולם עוד בית קפה סטארבקס, אמרו למה אתה מתחרה בעצמך? אמרו לא אני מגדיל את כמות הצרכנים של הקפה פשוט,

שיותר ויותר אנשים אמריקאים שהיו הולכים לשתות בדאנקן דונאטס, פתאום שותים בסטארבקס ויש אינסוף. צריך להבין גם את הדבר הזה, אני לא נכנס כרגע לתת פה פרסקריפציות, אלא באמת להגיד שיש פה חשיבה, אנחנו חייבים לחכות למה שתגיד הוועדה, כי מינו ועדה של אנשים חכמים שיתנו לנו. יש לנו עוד מישהו בזום? ברשותך תוספת קטנה, אנחנו לא מדברים על מודל עסקי פה,

זה לא עניין כלכלי, צריך לכוון את מדינת ישראל להחלטות נכונות. ההחלטה התקבלה, ואנחנו תיכף נסכים ונקבל את ההחלטה, ההחלטה התקבלה להקים אוניברסיטה בגליל, קיימים מוסדות בגליל שרוצים לעבוד.

מנועי צמיחה אתה צריך לכוון, כי אתה מושך איתם את הווקטור, הווקטור המרכזי יש לו גם חשיבות של המיקום, אנחנו יודעים את זה וזה צריך לבוא בחשבון, אני לא אומר איפה, אני רק אומר שהווקטור יבוא בחשבון איך מושכים. כשאתה לוקח מנוע צמיחה ואתה ממקם אותו במקום מסוים, אתה בעצם מכוון, אתה בעצם לוקח וזה גם עונה לחבר הכנסת שרצה במע'אר, המיקומים יש להם משמעות, האם הילדים יגיעו ממע'אר למיקום מסוים או לא יגיעו. אוקי, יש לנו אנשים בזום? מיכל איתנו? בוקר טוב.

שתי דקות ממש, אנחנו קצרים בזמן וצריך לסכם, כי בעשר יש לנו כבר דיונים אחרים. אין שום בעיה, אני נמצאת כאן יחד עם חוה קליין סמנכ"ל התכנון, שבעצם מרכזת את עבודת הוועדה. הזכיר תום נדיל את העובדה שהוועדה בהרכבה החדש נתכנסה אתמול, הוועדה קיבלה את כל החומרים שהגיעו אליה, כולל פניות יזומות לכל המכללות בגליל, וגורמים שונים שהם בעלי מה שנקרא, בעלי עניין ורלוונטי לנושא הקמת אוניברסיטה. יש לוועדה הזאת עבודה מאוד גדולה לעשות, לבחון את כל הדברים, אתה ציינת חבר הכנסת שיין, שהנושא הזה הוא נושא מורכב, צריך לראות מה ההשפעה של הקמת אוניברסיטה על המכללות בגליל, הנושא הזה אני אומרת הוא נמצא בבחינה, אתה מכיר את עבודת הוועדות, היא ועדה מאוד רצינית, היא תיכנס לעומק הדברים, תבקר במוסדות, ולכן אנחנו מקווים, הוועדה קיבלה את המינוי של שרת החינוך שהביאה את זה באחת הישיבות הראשונות, אחרי שהיא התמנתה לשרת החינוך שמשמשת גם כיו"ר המל"ג, ואנחנו כולנו מחויבים לתהליך ומשתדלים לעמוד בלוחות הזמנים שהוקצבו לנושא הזה. מה הם באמת לוחות הזמנים אני מבקש לדעת? הוועדה התבקשה להגיש המלצות בתוך שלושה חודשים, היא התחילה לעבוד ובתוך שלושה חודשים אמורות להגיע המסקנות, אני מקווה מאוד שנצליח לסיים את העבודה. הנושא התקציבי שכולכם הזכרתם, הוא נושא שאנחנו נצטרך לעבוד עליו עם הקולגות שלנו במשרד האוצר, לכולנו יש אינטרס לקדם את הדבר הזה, ולעשות את זה באופן שלא יפגע חלילה במוסדות אחרים, ונצטרך לחשוב על משהו, חכם, נבון שעושה טוב. שלושה חודשים ממתי? תוכלי לנקוב בחודש שאנחנו נוכל לראות? מתחילת עבודת הוועדה. שהייתה אתמול? כן, כן, תחילת עבודת הוועדה הנוכחית. מיכל וחווה שלום, אנחנו בהחלט מברכים, מקווים שבראשותו של פרופסור גייגר יזוזו המנועים מהר, מודים גם לפרופסור צ'חנובר על מה שנעשה ואנחנו מחכים, כולנו מחכים כי ברגע שמונתה ועדה אנחנו מחכים לכם, ולכן אנחנו מחכים, אנחנו מקווים באמת שהציפייה הזאת לא תהיה ארוכה מידי, ואני מכיר את המנגנונים האלה כמי שישב בוועדה, צריך פשוט לנפק, לפחות להתחיל לגלגל את המנוע הזה, כי אנחנו מכירים גם את הפוליטיקה הישראלית, אנחנו לא צריכים על זה לדבר היום אז ברור. אז אנחנו נשמח שהוועדה גם תזמין אותנו ותתייעץ איתנו כאנשים שמסתכלים על הגליל כחבל ארץ ולא כרשות מקומית. הוועדה צריכה להזמין והיא יודעת, את כל אלה שעוסקים בנושאים האלה, גם המיניסטריונים וגם במקום, זה סומא עליה, היא יודעת את זה ולכן אני בטוח שהיא תזמין את מי שהיא רואה לנכון, כמי שחשוב לה להזמין. התפישה העל אזורית היא חשובה מאוד.

אופיר שיק, סגן ראש המועצה האזורית גליל תחתון, ויו"ר ארגון לב בגליל, רק להצטרף למילים האחרונות שנאמרו פה, מהכיוון של הרשות לפיתוח הגליל משרד נגב גליל. התפישה העל אזורית היא המפתח להצלחה של מנוע הצמיחה הזה של האוניברסיטה ואנחנו כמובן מברכים על המהלך, אבל השאלות, ההמלצות יותר נכון של הוועדה שיוגשו, אם אני מבין נכון את לוחות הזמנים בסוף יולי, ואני שמח על השאלה הזאת וההתעקשות שלוחות הזמנים צריכים להיות באמת יותר ברורים, האם הם התחילו אתמול, האם הם התחילו לפני שבועיים, כי מטבע הדברים הוועדה יכולה לקחת את הזמן שלה, וגם ההמלצות צריכה לדעת מבחינתנו באמת בשאלות הנוקבות, היכן, מה המודל, באיזה אופן רב קמפוסי כזה או אחר יושתת האירוע הזה מעבר לשאלה התקציבית, ובראש ובראשונה לראות באמת שזה מייצר מנוע צמחיה לאזור כולו. קודם כל תודה רבה, אני אומר רק ברמה האישית, אני כיו"ר ועדת המשנה להשכלה גבוהה, מתחייב כאן לייחד חלק טוב מאוד בתוך הוועדה, תוך ציפייה, לא לנהל את הדבר הזה, אבל כביקורת, ככנסת ישראל להסתכל על מה שעושה הוועדה, לזמן עוד פעמים כחלק מוועדת המשנה, בסיוע כמובן של חברת הכנסת שרן השכל, שהיא יו"ר ועדת החינוך, על מנת לשלב זרועות כאן ולקבל דיווחים על מה שקורה, ולתת פידבק לתוך המערכות האלה, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות ככנסת ישראל. אלי ברדה מבקש לדבר. אלי, דקה. שלום פרופסור יוסי שיין, אני שמח לשמוע את הדיון הזה, אני מבקש גם כראש עיריית מגדל העמק, יו"ר אשכול גליל העמקים ויו"ר מועצת הרשות לפיתוח הגליל, לומר לכם, שאני כמעט כל שנה נמצא ביום שיא בנושא הגליל, שמדברים עליו בכל התחומים כולל האוניברסיטה רק קמפוסית שצריכה לקום. אנחנו יודעים שבמתחם הזה, או בתחום הזה שקמה אוניברסיטה חדשה, אוניברסיטאות מכל הארץ מתנגדות, ותמיד יש תחרות בין הרשויות, היכן תקום האוניברסיטה רב קמפוסית. 24 שנים שאני ראש העיר אני שומע את זה, מה שחשוב לי ואהבתי לשמוע את המשפט האחרון שלך כיו"ר ועדת המשנה להשכלה גבוהה, להגדיר לוחות זמנים, להביא את זה לכדי החלטה, ולומר די למריחה, אנחנו חייבים לחזק בנופים בגליל, חיזקנו את הנגב, אנחנו רואים את הדברים עין בעין, הגיע זמן ושעת הגליל, לקבל את המענה הנדרש והמתחייב כדי לחזק את הגליל, בשדה תעופה, באוניברסיטה, בתעסוקה והכל, תודה רבה.

אז קודם כל המון תודה שעלית, אנחנו בהחלט מקבלים את ההמלצה שלך, אנחנו נבקש לתחום דברים בזמן, שהוועדות שלנו יקבלו תאריכים, מושב הכנסת, מושב הקיץ ננעל כידוע לכם בסוף יולי, אני חושב שראוי שעד סוף יולי נקבל לפחות חוות דעת,

מה הם מתכוונים לעשות, ולתת לנו דוח כאן, לחברת הכנסת השכל ואלי כיו"ר ועדת המשנה. משפט אחרון ברשותך, שמעתי שדיברו על מערכות של אקוסיסטם, אנחנו מדברים היום בין ראשי הרשויות בנושא של קידום הנושא, לנטרל את האגו סיסטם, בוא ננטרל אגו סיסטם ונעשה במערכות של אקוסיסטם. אנחנו נקרא לאוניברסיטה אגו סיסטם, זה יהיה שמה של האוניברסיטה בגליל, אנחנו נאמץ את זה, זה יפה מאוד, תודה רבה. ננטרל את האגו. יש לנו דובר נוסף. בוקר טוב, עידן גרינבאום, ראש המועצה האזורית עמק הירדן, שבתחומה גם נמצאת מכללת כינרת, אז אני גם בעל עניין, ואני אמשיך את מה שאמר אלי. יש איזו נטייה לחשוב שאנחנו מתחרים אחד עם השני, זאת אומרת כינרת, נגד צפת, נגד עמק יזרעאל ולא כך הם פני הדברים, אנחנו כולנו מאוחדים ביחד סביב החזון של הקמת אוניברסיטה בגליל, כמובן לדייק אותה, ובדרך הנכונה שבה מצד אחד האוניברסיטה תקום ותפרח, אבל המכללות לא ירוקנו מתוכן, ואת הדבר הזה צריך לעשות בהרבה מאוד שכל. אתה למדת בתל אביב לא? כן גילוי נאות כמו שאומרים, אני למדתי אצל כבוד היו"ר את התואר השני שלי, האמת יש הבדל בין מה שלימדת אותי למה שקורה פה במוסד הזה. תמיד יש הבדל, ואני שמח שאתה כאן, ואני מברך אותך, אני עוקב אחרי פעילותך. מילה שנייה, הנקודה המרכזית זה שכולנו שבעי הבטחות. אני חושב שהאמירה הזאת כולם מבינים הגיע הזמן. לוח זמנים מסודר. אנחנו אמרנו כרגע סוף יולי. אני אגיד מספר משפטים לסיום פה, כי נתנו לי פה פתק שצריך לסיים. אז אנחנו אומרים ככה, אנחנו כולנו פה נותנים גב ונותנים תמיכה להקמת אוניברסיטה בגליל רב קמפוסית, שתתוכנן. אנחנו מבקשים מוועדת גייגר להזדרז בעבודתה כמה שאפשר, להאיץ את התהליך הזה, ולא רק לחכות רק למסקנות הסופיות, אלא שיתנו לנו אבני דרך לקראת, על מנת שאנחנו נוכל להריץ את זה כפי שאתם אמרתם פה. מתקיימים תהליכים מקבילים, תהליכים של תשתיות, תהליכים של התארגנות תחבורתית, תהליכים של כל המכללות שקיימות, כולם רוצים לעבוד, לא רק שנחכה לאיזה קודקוד שיכריע, אלא לתת לאחרים לעבוד בו בזמן. אנחנו גם מבקשים לדעת כרגע את התקציבים בצורה יותר מסודרת, איזה תקציבים מוקצים, כי גם מה שנאמר כאן, זה לא רק העניין של תקציבי ות"ת, אני לא חושב שהיום יש ריב בכלל במדינה לגבי האוניברסיטאות, לגבי אם תקום אוניברסיטה בגליל, יש הסכמה. אני גם מדבר עם ראשי האוניברסיטאות עם ורה, ורה אומרת קדימה, אבל רוצים לדעת מה הולך לקרות, אז אין פה יריבויות, צריך לדעת מה עושים. אנחנו לכן מדברים, יש להקים אוניברסיטה בגליל, אנחנו מבקשים להבין את המודל הנבחר להקמת האוניברסיטה, רוצים לדעת מה רוצים לעשות, על מנת שנוכל לא לבקר, אלא לתת לזה תנופה. אנחנו מבקשים מוועדת גייגר לוח זמנים קונקרטי, אחרי שנים של סחבת, חשוב להתחיל להקים את האוניברסיטה בטווח הנראה לעין. אנחנו מודים לשרה, מודים לשרן השכל, אנחנו מודים לכל המשתתפים כאן, ואנחנו מבקשים להמשיך בדיון הזה ולא לעצור אותו, שזה לא רק דיון אחד, אז אני אמרתי כבר, אנחנו נעשה דיון נוסף בוועדת המשנה, אנחנו נבקש משרן השכל לעשות דיון נוסף בפורום הרחב הזה, ואני מצטער שהדיונים האלה הם קצרים, כי כל הזמן הכנסת רק נכנסה למושב הקיץ שהוא קצר בכלל, אבל אני באמת רוצה להודות לכל אחד שהטריח את עצמו והטריחה את עצמה לבוא, לכל חברי וחברות הכנסת שדוחפים את הדבר הזה, ובאמת ליהודית ולכל הצוות תודה על הבוקר הזה,

הישיבה ננעלה בשעה 09:54.